בוקר טוב.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הדיון היום יעסוק בדוח 71א בפרק מיסוי רווחים לא מחולקים. הסיבה שהחלטתי לכנס את הדיון הזה היא מפני שסוגיית הכנסות המדינה ממיסים שעלתה פה בשבוע

הלקחים מתוך הדבר הזה יכולים לשמש בעתיד או נדרש שישמשו בעתיד לגבי תהליכים דומים. לגבי היום מה שאמרת, אנחנו צריכים לזכור שעדיין לפי הנתונים של 2018 יותר

אני אומר רק עוד הערה אחת לפתיחה: צריך לזכור, כמובן,

החקיקה, היא לא על הכנסת,

על הטיפול בעבודת המטה. גם ועדת הכספים העירה בשעתו על התהליכים

זה סיפור אחר לגמרי חברה כזאת או חברה אחרת. אנחנו מעירים על כך שבפועל אין בידי

אין ספק שיש שם חלק לא מבוטל, וגם לרשות אין המידע הזה.

למעשה, הביאו מספר גדול מאוד

עצמאים לבנות לעצמם חברות ולהתחיל לקבל את זה במבנה של

כשאתה אומר "פרצת מס" זה נשמע כאילו מישהו עשה תרגיל. את התרגיל, לצורך

אנחנו נעיר כבר עכשיו שבעת אומדן הטבת המס שנעשה שם בדיבידנד המוטב הוא מעל 4 מיליארד שקלים, ורשות המיסים עצמה העריכה את מה שהיא קיבלה בעקבות התיקון הזה.

בהקשר הזה נגיד שחלק מההתנגדות שלא הושמעה בזמן אמת אבל הייתה במשרד האוצר על המבצע הזה, זה בגלל השפעות על דברים

כל המסקנות שלה די התפספסו וזה לא בא לידי ביטוי בחקיקה הסופית. ככה הנושא נשאר פתוח עוד כמה שנים. המלצנו בדוח שלנו לפני כשנה שהרשות תוודא שיוגשו דוחות סופיים בוועדות

רוב השינויים השפיעו בסופו של דבר על יעדי המיסוי.

להבנתנו, כמעט לא הכניס כסף למדינה. זה מה שהרשות עצמה הציגה לנו.

שבה יוצגו למחוקק שינויים שנעשו בהליך חקיקה,

והדבר הזה ישוקלל בעת ההחלטה הסופית. והדבר הזה צריך להיות מתועד, זאת אומרת שכשיש תיקון חקיקה או עבודות מטה הדבר הזה צריך להיות מתועד ולא לעשות שינויים שיש

לפחות לפי המידע שאנחנו ראינו שם, למעלה מ-5 מיליארד שקלים במבצע הזה. אלה לשכות שהנציגים שלהן היו מעורבים בחקיקה הסופית מול רשות המיסים מחוץ לכותלי

הצגה ממצה של העניין. בניגוד למנהג שאנחנו בדרך כלל מקבלים תשובות מהמשרדים הממשלתיים בסוף,

דווקא רוצה לפתוח עם משרד האוצר. מי נמצא איתנו מרשות המיסים? מירי סביון איתנו?

בכל הסיפור הזה אין בכלל טענה למשהו לא חוקי או למינהל לא תקין.

דווקא במסגרת המינהל התקין עד כמה עבודת המטה הזאת מביאה לידי ביטוי את ההשלכות שיהיו למהלך

ואלו לקחים יש מזה? אנחנו חושבים שתיקון 235 היה מוצלח מאוד. אני לא הבנתי למה המבקר חושב שלא גבינו

כדי שהמנהל יחליט שהוא מחלק את העודפים הוא

זאת נקודה מאוד בעייתית וקשה להחלטה. על זה בדיוק יש ועדה ברשות. לכן גם אם ניתן נתון

אבל התיקון בפני עצמו, כמו שאמרתי קודם, אני בטוח שהוא יביא הרבה מס דרך שינוי התנהגות של הנישומים. אם עד התיקון הנישומים היו לוקחים הלוואות מהחברות והיה מאוד קשה לעקוב, אחרי התיקון כשזה כבר מעוגן בחוק יש תוספת משמעותית לגבייה שנכנסה דרך התיקון

לדעתי, ההצלחה הגדולה של המבצע הזה הייתה דווקא בצד השני של המקל הלא פשוט שהיה יחד עם המבצע ולפניו. דיברו קודם על

אנחנו אפילו לא נדרשים היום לעשות שומות בדברים האלה ולהילחם על הסוגיה כשכבר בדוח העצמי אותו נישום מקיים את החוק.

אני מבקש לשמוע את איריס שטרק מלשכת רואי החשבון. בוקר טוב, איריס. בוקר טוב. ראשית אני מברכת את הדוחות של מבקר המדינה וגם על העומק שלהם ונקודות מאוד מעניינות

אבל צריך להגיד רואה החשבון הוא גם גורם מקצועי, הוא גם מייצג חותמת של כשרות על עסק אבל הוא גם אדם ואיש עסקים שיש לו העסקים שלו. לכן זה לגמרי לגיטימי מבחינתו לקבל החלטות שנוגעות למיסוי של עצמו,

אף אחד לא טוען שזה מגונה. בהחלט. אגב,

הקודקודים שניהלו בפועל את המשא ומתן מול משה אשר.

החקיקה הזאת עשתה מהפכה אמיתית במדינת ישראל, אחת ממהפכות המיסוי הגדולות

היום משלמים יום-יום מס על זה. אני רוצה שתבינו מדינת ישראל אפשרה לי לקחת הלוואה של 10 מיליון שקל

היום אתה עוצר או שתחזיר את הכסף או שתשלם על הכול מס רטרואקטיבית. לכן בא המחוקק ומצא לנכון לתת כאן דיבידנד מוטב של

נשמע לכם הגיוני? אחר כך שואלים למה היה שינוי. ברור שהיה שינוי בחקיקה כי היא הייתה אגרסיבית מדי, היא הייתה פוגעת במשק הישראלי,

שצריך לעודד את החברות לחלק רווחים ומבצעים כאלה ואחרים כי אם לא אז לא נעודד אותם, הכסף יישאר שם והציבור הישראלי לא ייהנה מהם. יש מצבי קיצון,

והחוק הוכיח את עצמו וטוב שכך. תודה רבה. אני מבקש לשמוע את פרופ' יוסף אדרעי, בבקשה. שלום מהפריפריה בחיפה. הייתי רוצה לדעת אם אני יכול להתחיל בהצגה של חמש דקות של עקרונות יסוד במדיניות מיסים ובחקיקת מיסים ואחר כך

אין לי מושג מי אפשר לדבר הזה לצמוח ולגדול ולגדול.

בעוונותיי, מאמין בסיסמה “follow the money”.

אלא מחכה שהמחוקק יעזור לה. אתם מדברים על פחת מואץ - - - הייתה תקופה במדינת ישראל שהיה פחת מואץ. מישהו עשה מחקר שבדק האם התקופה ההיא באמת הגיעה לצמיחה במשק? התשובה היא לא. מישהו מכם התייעץ עם פרופסורים ישראלים לכלכלה בהרווארד שזאת המומחיות הגדולה שלהם מהם הגורמים לצמיחה? האם הטבות מס משיגות את הגורמים לצמיחה או שמא להפך גורמים לפערים חברתיים ענקיים שפוגעים בצמיחה? לכן הדיון הזה אני אפילו מרגיש לא נוח לדבר על זה כי הדיון הוא נקודה מאוד מצומצמת איך מביאים כסף למדינה. ואני לא חושב שזאת השאלה הנכונה. אז בוועדה הזאת זה בסדר גמור כי מבקר המדינה הגיש דוח, והוועדה צריכה לדון בו. אבל הבעיה היא הרבה יותר גדולה. היא מערכתית. פרופ' אדרעי, צר לי שאני קוטע אותך.

אני לא יודע אם שמעת את ההערה שלי קודם לרשות המיסים בדיוק

חלק גדול ממה שאתה אומר צודק לחלוטין במובן הזה שמדיניות מס היא לא רק להביא כסף וגם בראייה של המדיניות שנהוגה בישראל כבר הרבה מאוד שנים. אני שואל אותך לסיום דבריך,

אם אתה יכול להיות עכשיו מעשי וקונקרטי מול המצב הספציפי שאנחנו נמצאים בו עכשיו שאנחנו מקווים שהוא מצב חולף, אבל הוא איתנו בשנה, שנה וחצי הקרובות לפחות. אני יכול לעשות את זה אבל אני לא מרגיש נוח לעשות את זה מכיוון שזה טלאי על גבי טלאי על גבי טלאי. בכל מה שנעשה עכשיו ייווצר רושם שפתרנו בעיה ויצרנו שתיים חדשות. לכן אני מתנצל אבל זאת לא הגישה שלי. אי אפשר לטפל בבעיה נקודתית על-ידי פתרון נקודתי כשלא רואים את המסגרת הכללית ואת כל המערכת הכללית.

אני מודה לך.

אני מבקש לשמוע את ד"ר נועם גרובר, המועצה הלאומית לכלכלה. שלום. דוח המבקר ושמענו את זה גם מאנשים שדיברו קודם דווקא מציין לטובה את העבודה של המועצה הלאומית לכלכלה ב-2014 כשהתחיל התהליך שהביא לתיקוני החוק. איפה אתם היום בסיפור הזה גם ביחס לצרכי המדינה בשנה, שנתיים הקרובות וגם הדברים שדיבר עליהם פרופ' אדרעי? העבודה בדוח שפורסם ב-2014 נעשתה לפני כן על-ידי עופר דור. כיוון שהמבקר מציין את הדוח לטובה אז אני מציין אותו. בסך הכול הגישה שמובאת בדוח שלנו של הפעלה של כלים רוחביים על-פי תבחינים שקופים וברורים היא הגישה שהיה צריך לנוע איתה קדימה. הכלי שיש לראש רשות המיסים לכפות על חברות ספציפיות הפרשה של דיבידנדים הוא כלי מאוד לא יעיל ומאוד בעייתי גם ברמה העקרונית וגם מכיוון שזה יוביל לליטיגציה אין סופית, למה החברה הזאת ולמה חברה אחרת, ואיזה תוכניות החברה תכננה לשימוש ברווחים הצבורים שלה וכולי. זה כלי מאוד לא יעיל, זה שוט לא רלוונטי. ההצעה ליצירת תבחינים וכלים רוחביים היא הרבה יותר רלוונטית, והיא הכיוון שהיה נכון להתמקד בו. תסביר מה זה כלים רוחביים. ראשית כול מדובר על תבחינים. כלומר חברה מסוג מסוים להסתכל על גודל החברה, אם היא חברת יחיד או חברת מעטים, להסתכל על שיעור הרווחיות מתוך המחזור. האם הרווחים הצבורים הם יוצאי דופן, ולהשתמש בכלי מידתי, כגון מה שנקרא "המסלול המתמרץ" לגבות ריבית על החלק החייב במס ברווחים הצבורים. בעצם בזה שאדם או חברה לא מפרישים דיבידנדים הם בעצם לא משלמים מס שאחרת היה משולם למדינה. הם כאילו לוקחים הלוואה מהמדינה, לצורך העניין. לכן כלי של ריבית יכול היה להיות תמריץ עדין בכיוון הנכון. עם זאת אני רוצה לסייג את הדברים ולהגיד שמאז נכתב הדוח ב-2014 קרו כמה דברים גם במציאות הכלכלית וגם במציאות של החקיקה, ויכול להיות שצריך לבחון את ההמלצות האלה מחדש. לצורך זה ההמלצה של המבקר שרשות המיסים תייצר ותתחזק מסדי נתונים רלוונטיים באופן שוטף היא מאוד רלוונטית. גם ההמלצה לחבר למסדים האלה את אגף הכלכלנית הראשית, הממונה על הכנסות המדינה, זה גוף שצריך להיות מרכזי מאוד בתהליך. אני רוצה להגיד כמה דברים בנושא מבצעי מס: בהקשר של המצב הכלכלי הנוכחי והצורך בהכנסות לא הייתי פוסל את זה על הסף. אבל צריך לזכור שלמבצעים האלה יש מחיר גבוה בטווח הארוך. מדובר על ציבור מאוד מתוחכם לטוב ולרע.

זה ציבור שכשהוא רואה שהמדינה עושה חדשים לבקרים מבצעי מס הוא דוחה את הפרשת הדיבידנד לתקופת המבצע. למה לשלם שיעור מס גבוה אם אתה יכול לחכות, ואתה יודע שאחת לכמה זמן יגיע מבצע מס של שיעור מס מופחת ותוכל לשלם אז. זה מחיר מאוד ברור בספרות של מבצעי מס זמניים. לכן אם בהקשר של המצב הכלכלי הנוכחי יוצאים למבצע עם גזר כלשהו צריך שיהיה בצדו מקל אפקטיבי רוחבי ולא איום באוויר. יכול להיות שלא צריך גזר. יכול להיות שמקל אפקטיבי ונכון לא שרירותי, אלא רוחבי ושקוף שניתן להגן עליו יספיק בנושא הזה. אבל ראשית כול צריך שרשות המיסים תעשה עבודת נתונים יסודית כדי שנוכל להגיד על כמה כסף מדובר ובאיזה סוגי חברות הוא נמצא. ברור, מדויק.

ירון גינדי ביקש להגיב,

אני רוצה להגיב למה שאמר פרופ' אדרעי בשני היבטים:

בעניין חברות הארנק הקלסיות אף פעם לא היה לנו ויכוח עם רשות המיסים. אם אני עובד כמנכ"ל סלקום ובמקום לקבל תלוש משכורת מסלקום אני מוציא חשבונית זאת חברת ארנק קלסית. אף פעם לא הייתה מחלוקת על כך והיא צריכה לשלם מס כמו יחיד. אבל מה היה לפני החוק? רק לסבר את האוזן לפני החוק רשות המיסים כן השתמשה בסעיף 86, והיא כן עשתה שומות לחברות ארנק כאלה. אבל היכולת של רשות המיסים מוגבלת. היא מסוגלת לבדוק רק 2% מהתיקים. מה עשתה החקיקה? החקיקה הביאה לרשות המיסים 100% מהחברות האלה שישלמו מס כחברות ארנק. כי היום כשאנחנו מגישים להם את הדוחות השנתיים אנחנו מחויבים, על-פי חוק, לשלם עבורם מס כיחידים. לכן זאת החוכמה של החקיקה. כן רשות המיסים עשתה שומות לפני כן וניצלה את החוק, הרימה מסכים ונלחמה באנשים שעשו את זה. אבל היא לא יכולה לגעת בכולם. החוכמה של החקיקה הייתה שהיא הביאה להם 100%. רק צריך לא לזלזל בחקיקה הזאת וגם לא לזלזל במה שעשתה רשות המיסים לפני כן, אלא לדעת את העובדות. היו לי הרבה תיקים בדיונים אצלם בעניין הזה. הדבר השני לבוא לחברה ולהפעיל את סעיף 77 ולחשוב שזה קל ואין בעיה להרים מסך ולהעיף את סעיף 77 ועכשיו יחלקו דיבידנד זה יפה באקדמיה, זה יפה בניירת, פרופסורים בהרווארד ובמודלים הכלכליים ובגרפים. במציאות לא יהיה מי שיעשה פה עסקים, כי רשות המיסים לא יכולה לנהל לי את החברה, וצריכה להיות סופר-רגישות כשבאים לחברה ואומרים לה שתחלק רווחים. אם יש חברה שיש לה רווחים של 100 מיליון שקל, והיא משתמשת בכסף הזה לא בשביל לפתח את החברה ולא בשביל לפתח את הכלכלה שלנו, אלא הוא יושב בניירות ערך צריך להפעיל את סעיף 77. לא אוטומטית. צריך להיות כאן דיון על כל תיק וכל נושא לגופו כי אנחנו לא רוצים לפגוע בפעילות הכלכלית של החברות שלנו.

תודה רבה. המוסד לביטוח לאומי הוא חלק קטן בדיון הזה אבל אני מבקש לשמוע נציג שלו.

אם את יכולה להתייחס להערות ולהמלצות שלכם לבחון להסדרת מעמדו של מי שפועל באמצעות חברת ארנק, וגם להתייחס לסוגיה האם אתם מעורבים מספיק. המבקר אומר שלא הייתם מעורבים מספיק. האם היום בסוגיות חקיקתיות כאלה שבאות מרשות המיסים אתם מרגישים שמערבים אתכם מספיק, שהתשומות שלכם נכנסות באופן ראוי? שלום לכולם. במהלך החקיקה של הסעיפים האלה לא היינו מעורבים. בגדול אנחנו לא מרגישים מהפכה, לא היינו מעורבים בהליכי החקיקה. כמנהלת אגף ביקורת ליקויים אנחנו מסתכלים על ההיבט של חברות ארנק של נושאי המשרה שהם שכירים, כמו הדוגמה של סלקום

אז התחלנו לעשות ביקורות לחברות האלה. אנחנו צריכים לבחון בכל חברה יחסי עובד-מעביד. כמובן, גם החיוב שלנו מוגבל בתקרה של ביטוח לאומי. בדרך כלל נושאי המשרה משכו בערך מחצית מהסכום עד התקרה כך שאנחנו מחייבים את ההפרש. בחלק גדול מהמקרים כשמס הכנסה מחייב את נושאי המשרה האלה כדיבידנד אז אין לביטוח לאומי חלק. הדיבידנד פטור כך שזה לא משפיע. תודה. יוסף פולסקי מהמוסד לביטוח לאומי, בבקשה, ביקשת להגיב. אני רק רוצה לומר משהו על הליך החקיקה. כמו שסיגל ציינה לא היינו שותפים דבר שיש לו משמעות מסוימת. אני רק אציין שבמקביל - - - נוהל הליך חקיקה אחר שדווקא לקחנו בו חלק בשיתוף פעולה הדוק גם עם רשות המיסים בכל הנושא של מיסוי קיבוצים וקיבוצים מתחדשים. שיתוף הפעולה בנקודה הזאת הוכיח את עצמו. איך אתה מסביר את ההבדל? למה בקיבוצים אתם טובים וברווחים לא מחולקים לא? אני לא אומר במה אנחנו טובים ובמה אנחנו לא טובים - - לא טובים במובן שאם אתם יודעים לעשות את זה טוב או לא, אלא למה לא משתפים אתכם פה ולא משתפים אתכם שם? זאת שאלה שאני בטוח שאני יכול לתת עליה תשובה.

תודה רבה לך. הקפנו את הנושא. זה, כמובן, נושא סבוך מבחינה מקצועית וגם, כמו שאמר פרופ' אדרעי, יש לו היבטים של מדיניות שהם עמוקים מאוד. בסיטואציה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה המשבר גורם, בין השאר, גם להעמקת הפערים הכלכליים. זה ברור לחלוטין שהמשבר הזה פוגע,

בשכבות חלשות יותר, שהוא פוגע, קודם כול, באנשים צעירים יותר במובן המידי של אובדן עבודה, ובכך שמי שיש לו עומד בקשיים של המשבר באופן טוב יותר, והפער בינו לבין מי שיש לו פחות הולך וגדל. כמו בכל דיון עם אנשי האוצר אנחנו שומעים את ההיסוס המסוים בכל פעם שהמילים "תקציב 21" עולות על השולחן ולא ברור לי מי עובד על מה. יש לי חשד שלא עובדים כל-כך על שום דבר. אבל ברור שבהקשר הזה כשבשנה הבאה מתי שלא יהיה התקציב שיהיה תקציב קשה וסבוך, הוא יהיה תקציב שבו ההשלכות הכלכליות של הקורונה יורגשו באופן יותר כבד מאשר ב"אין תקציב" של 2020. ואז לא תהיה יותר אפשרות לעשות את זה דרך כל מיני קופסאות ודרך הוצאה של כסף שלא ברור מאין יבוא, וכל השיקולים האלה, כל הצורך בעבודת מטה, בהסתכלות בהשלכות הרוחביות שלה יצטרך לבוא לידי ביטוי. זה, לדעתי, הסיכום הראוי לדוח החשוב הזה של מבקר המדינה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:26.